על סדר היום הצעת צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) (תיקון), התשפ"א-2020. כמי שבא מהוועדה לאנרגיה אטומית הכותרת נשמעת מפחידה. מי מסביר לנו על הצו? אנחנו ממשרד הכלכלה. אני לובה סיפרס, עורכת דין מהלשכה המשפטית. צו הייבוא והייצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) הוא צו שנוצר בשנת 2004 ויצר פיקוח ודרישות רישוי על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני שאנחנו מכנים אותו אב"כ, מתוך רצון מובן שייצוא בתחומים האלה לא יגיעו לידיים שאנחנו לא רוצים שיגיעו אליהם. יש לציין כי יש משטרים והסדרים בתחום שמדינת ישראל לקחה על עצמה לציית להם, והצו מבוסס על עקרונות של המשטרים וההסדרים האלה. לפני כשנתיים במשרד שלנו היו שינויים ארגוניים ובמסגרתם הוקם אגף הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי והטיפול בנושא פיקוח על הייצוא הדו-שימושי בתחום האב"כ הועבר ממנהל הכימיה ואיכות הסביבה במשרדנו לאגף הפיקוח על ייצוא דו-שימושי. מעמדו של מינהל הכימיה ואיכות הסביבה כרשות המוסמכת בעניין צו האב"כ נקבע בצו. אנו נדרשים לתקן את הצו באופן המשקף את השינוי הארגוני וכן מעניק למנכ"ל במשרדנו את האפשרות למנות גורם אחר מהמשרד להיות רשות מוסמכת. אני קורא את הצו. אני רואה שהתעוררתם ואתם מתקנים: "במקום: ממשרד המסחר והתעשייה יבוא "המשרד". אין לנו כבר משרד למסחר ותעשייה,

אין משרד כזה. אין - - - זה הפך להיות משרד הכלכלה. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אין כבר דבר כזה. ממתי אין דבר כזה? משנת 2013. Welcome to the club, ברוכים הבאים, באתם לשנות בסדר. בתיקון סעיף מס' 1 אני לא מבין איפה זה היה היום? מי היה אחראי לפיקוח? במשרד הכלכלה היה מינהל שנקרא "מינהל הכימיה והסביבה". כשהוציאו את הצו היה הגיוני שזה יהיה תחת המינהל הזה. המינהל הזה כבר לא קיים כשנתיים במתכונת שהוא היה קיים אז. הוא הוחלף במינהל תעשיות ולמעשה מינהל הכימיה והסביבה כבר לא קיים, אבל מינהל תעשיות קיבל את הסמכויות האלה. אז היה בערך בן אדם אחד שהיה אחראי לזה. אנחנו לפני כשנתיים התחלנו תהליך במשרד של בנייה - - - בקיצור, בלי לסבך את העניינים. קודם כול זה כבר לא המשרד למסחר התעשייה והתעסוקה, ודבר שני המינהל כפי שהיה הוא כבר לא אותו מינהל. מי שמטפל בזה זה מנהל מינהל סחר חוץ במשרד.

יפה, פשוט. מה הסמכויות של הרשות המוסמכת לעניין הצו הזה? יש שני צווים שאנחנו פועלים בהם: אב"כ וייצוא דו-שימושי.

לא הצגתי את עצמי: אני מנהל האגף לפיקוח על הייצוא הדו-שימושי. ששמו בישראל? יריב בכר. אין ייצוא של אב"כ. אב"כ הכוונה גם לחומרים וגם למוצרים, טכנולוגיות או ידע שיכולים לסייע בפיתוח של מוצרים שהם בתחום האב"כ. אין ייצוא ביטחוני מישראל, אלא רק לשימושים אזרחיים. לכן הפיקוח נמצא אצלנו. זה מה שנקרא דו-שימושי. הדו-שימושי זה האב"כ. כל ייצואן ישראלי שרוצה לייצא משהו בתחום האב"כ צריך לפנות אלינו כדי לקבל רישיון. הסמכות שלנו היא לאשר או לדחות וכמובן לפקח. ובין היתר גם לבטל רישיונות או להתלות ככל שיש בכך צורך. כן.

בקשה לגיטימית. אם המשרד לא קיים ודאי שצריך לתקן את השם. גם האגף. אם האגף לא קיים וזה עבר לאגף אחר צריך לתקן את האגף. חשבתי שמצאתם איזה מאגרי חומרים כימיים. אבל זה לא זה. אני באתי כולי סקרן לדיון. הכותרת מסקרנת,

יש הערות? צריך לקרוא את הצו. אז נקריא קודם, בבקשה. צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) (תיקון), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא , התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור: תיקון מונח 1. בצו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004,

הצו העיקרי),

במקום "משרד התעשיה המסחר והתעסוקה" יבוא "המשרד". תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 לצו העיקרי במקום ההגדרה "הרשות" יבוא: ""המשרד" משרד הכלכלה והתעשייה, "הרשות" - מנהל מינהל סחר חוץ במשרד, מנהל אגף הפיקוח על היצוא דו שימושי במשרד או עובד אחר במשרד שהמנהל הכללי הסמיכו לעניין צו זה". יש לי שתי הערות לעניין הגדרת הרשות: הרשות היום מוגדרת כ"מנהל מינהל הכימיה ואיכות הסביבה במשרד או סגנו", כלומר עובד יחסית בכיר במשרד שמוסמך באותן סמכויות לפי הצו. לפי ההצעה שאתם הנחתם כרגע על שולחן הוועדה מנכ"ל הכלכלה יוכל להסמיך כל עובד במשרד להפעיל את אותן סמכויות. אז אנחנו דיברנו על הנושא הזה עם נציגי משרד הכלכלה לפני הדיון. אני חשבתי שהעובד הזה יהיה בכל זאת עובד עם איזושהי כשירות, מומחיות או ניסיון. זאת השאלה הבאה שלי.

שהתפקידים האלה שאתם מדברים עליהם או כל עובד שיוסמך יהיה חייב בסיווג ביטחוני כלשהו או ידע כלשהו בתחום? באגף מקבלים סיווג ביטחוני. אני לא יודעת אם כולם מקבלים. כל מי שעובד היום באגף עובר סיווג ביטחוני רמה 2. אגף - - - אם כך צריך לכתוב שזה עובד אחר במשרד במינהל סחר חוץ. כלומר לא כל עובד שהוא. כן. אז זה תיקון אחד שצריך יהיה להוסיף לנוסח. תיקון נוסף: לדעתי, צריך לתת פומבי להסמכה כזאת שאני מבין שהמשמעות המשפטית שלה היא למעשה מינוי. כלומר זאת לא אצילת סמכות, זה מינוי.

אז אני מציע להוסיף שהודעה על ההסמכה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

אם אין הערות אנחנו ניגש להצבעה. מי בעד אישור הצו עם התיקונים שהקראנו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.